בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, הישיבה הראשונה לכנס זה. היום יום שני, ח' באייר התשפ"ב, 9 במאי 2022. הסעיף הראשון על סדר-היום: בקשת יושב-ראש הכנסת, בהתאם לסעיף 22 לתקנון הכנסת, לאפשר לנשיאת הפרלמנט האירופי לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ב בסיוון התשפ"ב, 23 במאי 2022. מזכיר הכנסת,

בבקשה. ב-23 במאי תבקר בכנסת נשיאת הפרלמנט האירופי, הגברת רוברטה מצולה, יושב-ראש הכנסת מבקש לאפשר לה לנאום במליאת הכנסת בשפתה. לשם כך, בהתאם לתקנון הכנסת, נדרש אישור של ועדת הכנסת. אני רק אומר שבעבר נאמו במליאת הכנסת נשיאי הפרלמנט האירופי, שלושה נשיאים נאמו בכנסת, נאום רביעי אושר כאן בוועדה, אבל לא יצא לפועל בעקבות פגרת בחירות שיצאנו אליה בשנת 2019. הוועדה מתבקשת לאשר את בקשתו של יושב-ראש הכנסת. תודה רבה אדוני. מישהו מחברי הכנסת רוצה להעיר? אז נעבור להצבעה.

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד אישור הבקשה פה אחד הבקשה אושרה פה אחד. פה אחד קיבלנו את הבקשה. תודה רבה לך אדוני. בהצלחה לך ולכולנו. נעבור כעת לסעיף ב', הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009. אני אקרא את ההצעה עם שמות חברי הכנסת והאיושים המוצעים לפי סיעות. בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע התש"ע-2009, מוצע להקים ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לשם פיקוח על חלקים שונים של יישום החוק ואישור של תקנות וצווים לפיו. הוועדה המשותפת תהיה בת תשעה חברים, שלושה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חברי הכנסת: גלעד קריב, שיכהן כיושב-ראש הוועדה, אורי מקלב ואוסאמה סעדי. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה יכהנו חברי הכנסת: לימור מגן תלם, נציג סיעת הציונות הדתית וחבר הכנסת מוסי רז. מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה יכהנו חברי הכנסת: נציג סיעת הליכוד, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי וחבר הכנסת יוסי שיין. מישהו רוצה להעיר משהו לפני שנעבור להצבעה? כן, ארבל. אני רוצה רק לומר בקצרה, ההרכב של הוועדה קבוע בחוק שציין היושב-ראש, הוא מגדיר את ועדת הכנסת המשותפת ועדה משותפת לוועדת החוקה, פנים ומדע. לפי התקנון, צריך להתייעץ עם יושבי-ראש הוועדות בקביעת ההרכב.

אין יושב-ראש לוועדת המדע, לכן ההתייעצות נעשתה רק עם יושבי-ראש ועדת החוקה וועדת הפנים, אבל יש ועדת מדע ולכן אפשר היה למנות חברים ממנה. הוועדה נקבעה כוועדה של תשעה חברים ולכן היחס הוא חמישה-ארבעה לטובת הקואליציה. תודה רבה, ארבל. חבר הכנסת גינזבורג, רצית להעיר משהו?

אני הייתי מציע לגבי ההרכב לחכות קצת ולראות אם יש דיוקים לגביו. אם אפשר לחכות עם ההצבעה. בסדר, אנחנו נדחה את ההצבעה למועד מאוחר יותר במהלך היום. וגם צריך לשים לב שיש פה נציגים לסיעות שלא נתנו חברים. כן, ראינו, סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד. כך נעשה בוועדות משותפות אחרות בלית ברירה. הם יכולים להגיד שהם למרות שהם לא חברים?

כי חבר בוועדה משותפת חייב להיות חבר באחת הוועדות. בוועדה עצמה. אני אמשיך כרגע בשאר הסעיפים על סדר-היום ותעדכנו אותי אם אפשר לעבור להצבעה. אני עובר לסעיף ד', פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 144 והוראות שעה) (החמרת הענישה בעבירות אלימות נגד קטין או חסר ישע), התשפ"ב-2021 (מ/1479); 2. הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות על ידי אחראי על קטין), התשפ"א-2021 (פ/988/24), של חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת קריב, אתה רוצה לומר מספר מילים? בסדר גמור. ההצבעה היא הצבעה טכנית, אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד המיזוג?

שלושה. הצבעה בעד אישור מיזוג הצעות החוק פה אחד אושר פה אחד. פה אחד קיבלנו את הבקשה. נעבור כעת לסעיף ה': קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי (מ/1523). המלצת הלשכה המשפטית היא ועדת חוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדה לקידום מעמד האישה או לוועדה לענייני ביקורת המדינה. ההמלצה היא להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי בעד להעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט? ירים את ידו. הצבעה בעד העברת הדיון בהצעת החוק לוועדת החוקה,

חבר הכנסת קריב, תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך. אנחנו חוזרים כעת לסעיף ג': הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה, לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות). אני אקריא כעת את ההצעה להצבעה, כולל האיוש: בהתאם לסעיף 10(א)(5)(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), מוצע להקים ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה שתעסוק בגיל המזכה נגדים בקצבת פרישה. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת: רם בן ברק, שיכהן כיושב-ראש הוועדה, נציג סיעת הליכוד, חברת הכנסת נירה שפק, חבר הכנסת איתן גינזבורג וחבר הכנסת מאיר פרוש. מטעם ועדת העבודה והרווחה יכהנו חברי הכנסת: נציג סיעת ש"ס, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, חבר הכנסת יצחק פינדרוס וחברת הכנסת מיכל רוזין. אני אקרא בקשה: יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה ביקשה ממני להדגיש כי בהקמת הוועדה המשותפת אין כדי להשפיע על הדיון שאמור להתקיים כאן בשאלה איזו ועדה מוסמכת לדון בהצעת החוק בנושא הגדלות הרמטכ"ל. אנחנו מדברים פה כרגע רק על הנגדים. זו סוגיה נפרדת ושונה שעוסקת בגובה הקצבה ולא בעצם הזכאות, ולכן ההחלטה על הקמת הוועדה המשותפת המתחייבת מכוח הוראה מפורשת בחוק, לא תשפיע על הוועדה שתדון בתיקוני חקיקה ראשית. לכן אנחנו שוב מדגישים, זה עוסק רק בגיל המזכה נגדים בקצבת פרישה. ארבל בבקשה כן?

חבר הכנסת גינזבורג? נעבור להצבעה.

ירים את ידו. הצבעה בעד אישור הקמת הוועדה המשותפת פה אחד אושר פה אחד.

תודה רבה. נעבור לסעיף

בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 24), התשפ"ב-2022 (מ/1455), לפני הקריאה השנייה והשלישית. איתן, בבקשה. חבר הכנסת גינזבורג. ועדת החוץ והביטחון סיימה את הדיון בהצעת החוק לקליטת חיילים משוחררים. מכיוון שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב כדי לאפשר לאותם חיילים לצאת לאזרחות, ללמוד, לקבל את המענק, מה שמכונה "ממדים ללימודים", אנחנו מבקשים להקדים את הדיון כדי לאפשר להצעת החוק הזאת לעלות כמה שיותר מהר ולאפשר לאותם חיילים את הזכאות שלה הם זכאים. כי כל עוד החוק לא עובר נמנעת מהם הזכאות, ולכן יש חשיבות גם להקדים את הדיון וגם להעביר את החוק כמה שיותר מהר עם כמה שפחות הסתייגויות כדי שנוכל להעביר את התקציבים האלה לדיון,

תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד? ירים את ידו. הצבעה בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק פה אחד אושר פה אחד.

חוזרים לסעיף ב'. אני אקריא שוב: הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,

ירים את ידו. הצבעה בעד אישור הקמת הוועדה פה אחד אושר פה אחד.

תודה רבה. הוועדה תצא להפסקה. נחזור ב-10:20. (הישיבה נפסקה בשעה 10:13 ונתחדשה בשעה 10:20.) אני מחדש את ישיבת הוועדה,

גל ברנס, אגף תקציבים. שר האוצר והממשלה מבקשים מוועדת הכנסת בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת כי ועדת הכנסת תחליט על קיצור תקופת ההנחה ותקדים את הדיון בהצעת חוק מענק אומיקרון לעסקים,

בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת, מבקשים להתיר את הקריאה השנייה בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת. מטרת ההצעה היא לתת סיוע להערכתנו למעל 100,000 עסקים לפגיעה שהייתה בתקופת האומיקרון בחודשים ינואר ופברואר. אם יהיו שאלות נוספות, אני ארחיב. תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה רוצה לומר משהו? הייתי רוצה לשאול מה הולך להיות במהלך הזה? הוא מה הוא טומן בחובו? המענק מבוסס על מענקים קודמים, אבל שילבנו את כלל המענקים הקודמים שניתנו בעבר הוצאות קבועות, ארנונה ומענק סוציאלי למענק אחד. הוא מתבסס על מנגנון ההוצאות הקבועות שהיה בעבר, יינתן על ידי רשות המיסים. הגדלנו את מענק ההוצאות הקבועות בכ-30% בממוצע כדי לשקף את כלל המענקים. הוא אמור להינתן באופן לא בירוקרטי בסדר גודל של בין אלפי שקלים לעסקים קטנים עד 600,000 ש"ח לעסקים גדולים. רק לשם המחשה, לכל העסקים עד 300,000 יינתנו סכומים פיקס כדי שהמענק יינתן בצורה לא בירוקרטית, בין 3,000 שקל לעסקים של עד 50,000 ש"ח, ועד 8,100 ש"ח לעסקים במחזור של כ-300,000 ש"ח. זו הגדלה של כ-35% למענקים האלה. לכל מי שמעל 300,000 ש"ח ניתן מענק לפי נוסחה שמשקפת את ההוצאות הקבועות של העסק, וכעת במענק הזה, גם 15,000 ש"ח נוספים בהתאם להוצאות הקבועות בפועל ותוצאת הנוסחה. הגדלנו את המקדם העיקרי בנוסחה, שהם הגוף שקובע את התוצאה שלה מ-0.3, 0.4, שזה גידול של 33% כדי לשקף את הייחוד של כלל המענקים. נגיף האומיקרון הגיע אלינו ב-24 בנובמבר, וזה גם היום שהחלו ההגבלות. המענקים האלה ניתנים רק לחודשים ינואר-פברואר. בדצמבר גם היו מגבלות. למה על דצמבר לא משפים? מבחינת מגבלות, המגבלה היחידה הייתה סגירת השמיים וניתן מענק ישיר לענף המלונאות והתיירות באותו זמן. אני רוצה לומר משהו ביחס לעניין הענפים. יש גורמים שמשתכרים מענף התיירות שאינם נופלים לרובריקה ולענף המלונאות והתעופה. כל מיני אנשים. יש גם מורי דרך, אבל יש גם חברות הסעות, יש גם חברות הפקות שמביאים כל מיני אנשים. זה אקו-סיסטם שלם, זה לא רק תחום מסוים. והם לא פוצו, הגם שהשמיים נסגרו ונפגעה פרנסתם. והם לא יפוצו גם עכשיו. מה שאנחנו יודעים להגיד מהנתונים שאנחנו בדקנו, שגם עיקר התחלואה ובהתאם עיקר ההשפעה על העסקים היו בחודשים ינואר-פברואר. בנובמבר-דצמבר התחלואה הייתה מאוד נמוכה, ועיקר ההשפעה שאנחנו - - - אבל מגבלות היו. היו מגבלות. אני אומר, המגבלה היחידה הייתה סגירת השמיים. אנחנו חושבים שעיקר ההשפעה המשקית לא הגיעה משם, אלא מעצם זה שהיה היקף תחלואה מאוד גדול ואנשים היו בבידוד ופחות יכלו לצאת ולקיים את הפעילות הכלכלית. ענפים שבאותו זמן הערכנו שכן נפגעו באופן ישיר, השתדלנו לתת מענה כמה שיותר מידי. בגלל שעיקר התחלואה היה בחודשים האלה, ינואר-פברואר, ובהתאם היקף הפגיעה הכלכלית, ההערכה שלנו היא ששם נכון למקד את המענק, ובהתאם יהיו זכאים כמה שיותר עסקים בחודשים האלו.

אנחנו מיד נעבור להצבעה. אני מחדש את הישיבה. סעיף ז' לסדר-היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1538), לפני הקריאה הראשונה. נעבור כעת להצבעה.

בעד?

הצבעה בעד אישור הקדמת הדיון בהצעת החוק חמישה. אושר פה אחד. הבקשה התקבלה. אני חייב להגיד רק

יושבי-ראש סיעות הקואליציה, קיבלנו לפני כמה ימים מכתב חתום על ידי יושבי-ראש